אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. התקבלה בקשה מיושב ראש ועדת הכספים על מיזוג.

להביאן כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה והשלישית.